שלום לכולם, היום יום שלישי, ד' בתשרי התשפ"א,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי המונח